ישראל לבין ממשלת הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית לתיקון נוסף של האמנה בין שתי המדינות בדבר מניעת מיסי כפל ומניעת התחמקות ממיסים לגבי מיסים על הכנסה.

תודה רבה למזכירת הכנסת. אנחנו עוברים לסעיף מס' 2, הצהרת אמונים של חברת הכנסת מרב מיכאלי. בבקשה. חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותה בכנסת של סתיו שפיר, שנכנסה לתוקפה ביום חמישי, כ"ט בתמוז התשע"ט, 1 באוגוסט 2019, באה במקומה חברת הכנסת מרב מיכאלי. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת, אני מזמין את מרב מיכאלי לעלות לדוכן. חברת הכנסת מרב מיכאלי, אקרא בפנייך את הצהרת האמונים של חבר הכנסת, ואת תשיבי: מתחייבת אני. בבקשה. וזה נוסח ההצהרה: אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת.

אנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף מס' 3, המלצת הוועדה המסדרת בדבר הקמת ועדה מיוחדת אשר תדון בטיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות), התשע"ט 2019. תציג את ההמלצה, בשם יושב-ראש הוועדה המסדרת, חברת הכנסת אוסנת הילה מארק, ואחריה תתקיים הצבעה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הוועדה המסדרת החליטה בישיבתה היום כי טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות), התשע"ט 2019, תידון בוועדה מיוחדת. בוועדה יכהנו 15 חברי כנסת על פי ההרכב הזה: סיעת הליכוד, חמישה חברים: אוסנת הילה מארק, מאי גולן, אריק קלנר, פטין מולא ומיכל שיר, סיעת כחול לבן, ארבעה חברים: יוראי להב הרצנו, קארין אלהרר,

אסף זמיר, סיעת ש"ס, חבר אחד: משה ארבל, סיעת העבודה, חבר אחד: אבי גבאי, סיעת איחוד מפלגות הימין, חברה אחת: עידית סילמן, סיעת ישראל ביתנו, חבר אחד: אלי אבידר, סיעת דגל התורה, חבר אחד: אורי מקלב, סיעת תע"ל, חבר אחד: אוסאמה סעדי. יושבת-ראש הוועדה תהיה חברת הכנסת אוסנת הילה מארק. אבקש את אישורה של הכנסת. מי בעד?

אני מציג את ההודעה של חברת הכנסת אוסנת הילה מארק על הרכב הוועדה המיוחדת אשר תדון בטיוטת תקנות חדלון פירעון. מי בעד?

הוועדה המסדרת בדבר הקמת ועדה מיוחדת אשר תדון בטיוטת

ארבעה בעד, אין נגד. ההצעה עברה פה אחד.

חברת הכנסת אוסנת הילה מארק, בבקשה.

במקום חברת הכנסת סתיו שפיר יכהן חבר הכנסת אבי גבאי.

הודעה זו אינה דורשת הצבעה, ולכן זה מאושר, בעצם.

כן. אז אני מודה לכם על שהייתם איתנו.